בוקר טוב לכולם. היום 4 בדצמבר 2018, כ"ו בכסלו תשע"ט, השעה 10:03. את מה שהיה להגיד על הבוקר על היום המיוחד הזה גם בצפון וגם נגד אלימות בקרב נשים אמרנו. אנחנו היום דנים בהצעת חוק

1ב. בלי לגרוע מהוראות סעיף 1, עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, לשם טיפול וליווי של בן זוגו שתורם אבר, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו,